אני פותחת את הישיבה של הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, היום 14 לנובמבר 2021, ואנחנו היום בציון יום זכויות האדם בכנסת. כפי שידוע לכם מתקיימים הרבה דיונים בוועדות השונות, גם היינו עכשיו בכנס שמתקיים בנושא אפליה אבל אנחנו מקדישות את הדיון היום לדיון על חסרות מעמד בישראל ובפוקוס מיוחד על חסרות מעמד נפגעות אלימות מגדרית גם כן. אני חייבת להגיד שהוועדה הזאת דנה בנושא הזה כבר כמה פעמים, היו לנו בכנסת ה-20 שלושה דיונים בנושא נשים חסרות מעמד, בדיונים האלה התמקדה הוועדה בשתי אוכלוסיות נשים חסרות מעמד הסובלות מאלימות, נשים מבקשות מקלט ונשים הנשואות לאזרחים ישראליים ונמצאות בתהליך התאזרחות. אנחנו יודעים שהתהליך הזה גם כן לאור ההתפתחויות שהיו בחידוש חוק האזרחות גם הופסקו ההליכים לפי ידיעתי שמתקיימים בנושאים האלה, תכף נשמע גם כן, יש לנו נציגים מרשות האוכלוסין, יש לנו נציגים או נציגות ממשרד העבודה והרווחה ויש מהמשטרה. אנחנו עקבנו לאורך השנים גם איך המדינה טיפלה בנושאים האלה, בינתיים כל עוד הנשים נמצאות בתוך מדינת ישראל יש אחריות מבחינתי למדינה כלפי הנשים האלה כל עוד הן נמצאות בתחום הגבולות שלה, הנשים גם סובלות מאלימות, גם צריכות, לא כולן, יש כאלה שסובלות מאלימות, יש כאלה שסובלות ממחסור אדיר בשירותים בגלל המעמד שלהן ונגישות לשירותים השונים, ואנחנו ננסה היום לשמוע לאחר שנתיים של כמעט ניתוק מהנושא לא ביום יום ובעשייה מול נשים בציבור, אני כמעט, הלשכה שלי מוצפת בפניות של נשים חסרות מעמד שסובלות מהמצב הזה, אבל ניתוק מדיונים בוועדה ומעקב מול המשרדים, אנחנו נרצה לדעת מה קרה בשנתיים האלה. האם המדינה השתפרה בטיפול שלה ומה יש לנשים עצמן, כי יש לנו כמה עדויות שאני ארצה שנפתח בהן. ומה העדויות ידברו אחר כך נציגות ארגונים ואני מבקשת מנציגות המשרדים לרשום מולכן את ההערות, את הבעיות שיוצאות תוך כדי העדויות ואני אחר כך אפנה אליכן בשאלות כדי לקבל את התשובות שלכן. אני רוצה להתחיל עם נאמה אבו רביעה, פעילה,

מדברת רק בערבית ואני אתרגם אותה כדי שכולם יבינו ואולי רוואת תרצי לעזור לנו בתרגום גם. נעמה, אני מבקשת למי שנוכח פעם ראשונה בוועדה, אני נותנת זכות דיבור שלוש דקות.

להלן תרגום חופשי מפי מתורגמנית) קוראים לי נעמה אבו רביעה, בת 44, נשואה, הגעתי לפה לייצג את הנשים שאין להן תעודת זהות. המציאות מאוד קשה ותמידית של סבל מתמיד, וקשיים שתכף אפרט עוד.

מצב של אישה שאפילו לא יכולה להניק את התינוק הרך הנולד שלה, ואין לה את האמצעי אפילו לקנות את החלב הזה. בנוסף לכל זה היא גם סובלת מאלימות מבן הזוג והיא מפחדת לגשת למשטרה ולהגיש תלונה כי

יודעת שהסוף יהיה במחסום והיא תגורש פשוט. בקורונה הקושי הוא עוד יותר גדול, היא לא יכולה להתחסן, היא לא יכולה להרגיש בטוחה, לא יכולה לחסן את הילדים שלה וזה מקשה עוד יותר. חופש התנועה שלה מאוד מוגבל, ביקורים בסיסיים כמו לקופת חולים, למשרדים ממשלתיים, היא מנועה מלעשות את זה, לא יכולה לנוע בחופשיות, אין לה אישור שמאפשר לה לנוע בחופשיות. מקווה למציאת פתרונות הולמים שיאפשרו לה לחיות בכבוד, בחופש ובביטחון.

אומרת שהרבה מהאנשים לא קיבלו את החיסונים. אני יודעת שבצפון היו כמה מקומות שכן אפשרו מתן חיסונים, אני לא יודעת מה קורה בנגב, אבל תכף נשמע. אני רוצה לתת לעורכת דין רעות שאער מהאגודה לזכויות האזרח. שלום, תודה על הקיום של הדיון החשוב הזה. אני מניחה שיתייחסו פה בהרחבה לשלל הבעיות שמצבן של נשים חסרות מעמד

אנחנו הגשנו לוועדה נייר עמדה ואני מבקשת לדבר בנושא שאליו התייחסנו באופן יותר ממוקד, בגלל קוצר הזמן. אני רוצה להתייחס לנושא של טיפול רשות האוכלוסין וההגירה בנשים הפגיעות ביותר, הפלשתינאיות הפגיעות ביותר שחיות בישראל בלי מעמד קבוע ובלי היתר שהייה שחוק האזרחות אפשר גם בזמן שהיה תוקף ואני רוצה לחדד את הקשר שבין הנושא של מעמד לבין היותן של הנשים נפגעות אלימות. הרבה פעמים הנשים האלה נישאות לגברים ישראליים, מביאים אותם מהשטחים הכבושים, בגילאים צעירים בלי שהן לפעמים מודעות להשלכות של הדבר והן הופכות להיות סוג של נספח או רכוש של הבעל בגלל התלות שלהן בו בענין המעמד. הרבה פעמים המעמד שלהן לא מוסדר לא מכיוון שהן לא מעוניינות בזה אלא מכיוון שהבעל לא מעוניין בזה וברגע שהבעל לא מעוניין הן חסרות אונים לגמרי מול המערכות והן נותרות חשופות גם לאלימות על כל הסוגים שלה,

כלכלית. לפעמים הן מוחזקות בתנאים שגובלים בתנאי עבדות ושיעבוד. רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה ברבות השנים נוהל שאמור להתמודד עם הבעיה הזאת בדיוק, אלא שהנוהל הזה קובע תנאים, תנאי סף כל כך אבסורדיים שהנוהל הופך להיות לא רלוונטי, כי הנוהל דורש מצב שבו האישה המעמד שלה כבר הוגשה בקשה להסדיר אותו, היה צריך להיות רצון מראש של הבעל לפנות ולבקש לקבל עבורה היתר, מה שלא מתקיים באחוז גדול מאוד של המקרים וגם נדרש שהאישה התריעה על קיום האלימות כלפיה מראש עוד לפני הפירוד מבן הזוג. מה שקורה בפועל זה שהנשים שסובלות מאלימות לא עומדות בתנאי הסף של הנוהל ולא יכולות להגיש בקשה לפיו, בהרבה מאוד מקרים הן לא יכולות גם להגיש בקשה לוועדה ההומניטרית כי הוועדה ההומניטרית המייעצת שמטפלת בעניינם של פלשתינאים ופלשתינאיות לא מאפשרת להגיש בקשה למי שאין לה מזמין ישראלי. אישה שאין לה ילדים עם אזרחות ישראלית או תושבות ישראלית לא עומדת בתנאי הסף גם של הוועדה הזאת. המצב בשטח, התוצאה היא שאלפי נשים חיות מתחת לרדאר, לא מטופלות על ידי הרשויות, אין להן כסף משלהן ואמצעים שלהן, אין להן זכות לקבל שירות מאף רשות ממשלתית, לא טיפול רפואי ולא טיפול של הרווחה, לא ביטוח לאומי ולא שום זכות אחרת, הן והילדים שלהן נותרים חשופים לאלימות ואף גוף במדינה לא יכול לעזור ולטפל בהן, כולל החשש המאוד מובן לפנות למשטרה מכיוון שבהרבה מקרים המשטרה במקום לטפל בפן הפלילי תוביל לגירוש של האישה מהמדינה. תכף נרצה לשמוע גם מהמשטרה, כי אני יודעת שיש נוהל שאומר אחרת.

לא תמיד מבוצע בשטח. אגב לגבי השאלה שעלתה פה לגבי חיסונים, אנחנו הרבה פעמים מפנים נשים לתחנות החיסון שמוקמות במיוחד לחסרי מעמד אבל גם שם חיסוני קורונה ניתנים רק למי שיש לה היתר שהייה. מי שאין לה היתר לא יכולה להתחסן. אנחנו מכירים כמו שתיארתי את החסמים לקבלת היתר, זה תלוי גם ברצון של הבעל, גם יש תהליך בירוקרטי שהוא מאוד ארוך ומכביד והרבה מאוד נשים ומשפחות לא צולחים את ההליך הזה. כך שיש נתח גדול מבין הנשים הפלשתינאיות שחיות בישראל שאין להן את ההיתרים האלה. תודה רבה. בעיקר אני רוצה למקד את השאלות למשרדים. אני יודעת שיש קריטריונים שונים, יש ועדות הומניטריות שונות, לפלשתינאיות יש ועדה הומניטרית אחת ולשאר יש ועדה הומניטרית אחרת ויש קריטריונים שונים. בשני המקרים אני ארצה הבהרות בעניין הזה, למה צריך קריטריונים שונים ואיך יכול להיות שקריטריוני הסף חוסמים את הנגישות לוועדה מלכתחילה. והמשטרה, גם נרצה לשמוע בעניין הנוהל שלכם והביצוע שלו. ענבר בראל, המוקד לפליטים ומהגרים. אז קודם כל אני אגיד תודה רבה ליושבת ראש הוועדה על הדיון והישיבה המאוד חשובה הזאת ויש פה נוכחות מאוד מרשימה גם של הממשלה, גם של ארגונים חברתיים. אני אנצל את הבמה כדי לדבר על תיק ספציפי שמוכר להרבה מהנוכחות פה באולם וזה התיק של 27 קורבנות סחר אתיופיות שנסחרו לישראל בשנת 2012 בהיותן קטינות. הגשנו את התיק הזה כבר לפני למעלה משנה. כל הנשים האלה הוכרו כמעט עם כניסתן לישראל בתור קורבנות סחר בבני אדם, קיבלו אישור ממשטרת ישראל, בכל זאת הן היו חשופות להליכי גירוש בשנים האחרונות והבקשה שאנחנו הגשנו בשבילן היה לגביה דיון כבר לפני שנה ושלושה חודשים בוועדת המשנה לסחר, ביקשנו מעמד קבע עבור הנשים האלה, בגלל הזוועות שהן עברו, בגלל העובדה שהן קשרו פה את גורלן גם אחת בשניה וגם במדינת ישראל, ועבר כבר המון זמן והנשים האלה עדיין פה רק במעמד ארעי. הן קיבלו בזמנו אשרה לשנה אחת ועכשיו ההליכים המשפטיים שהגשנו נמחקו כי משרד הפנים ביקש לבחון את התיק עוד פעם ואת הבקשה למעמד קבע עוד פעם. למרות שהיתה קריאה גם של חברי וחברות כנסת, גם של הוועדה, גם שלנו להעניק מעמד שהוא ארוך טווח לנשים האלה, הן עדיין פה במעמד ארעי ויש הבנה מאוד נרחבת לגבי זה שהתיק שלהן הוא כל כך חריג והוא כל כך קשה ואין להן מקום אחר חוץ מכאן והן חייבות את זה לצורך הביטחון שלהן ואני מאוד אודה אם תוכל לצאת עוד פעם קריאה - - - והן מוכרות כקורבנות סחר. הן מוכרות כקורבנות סחר, באופן רשמי יש לכולן אישורי הכרה, הגשנו את התיק הזה עבור כולן כקבוצה, יש גם הבנה של משרדי הממשלה שמדובר פה בקבוצה שבלתי ניתנת להפרדה ואנחנו נשמח אם תצא עוד פעם קריאה מהוועדה המאוד חשובה הזאת לגבי הדרישה למעמד קבע ארוך טווח עבור הנשים האלה שהן זקוקות לה באופן נואש. תודה. אנחנו גם נשמע תשובות על הנושא. חתאם אבו עגאג, בזום. (אומרת דברים בשפה הערבית, להלן תרגום חופשי מפי מתורגמנית) הנשים הפלשתינאיות מתמודדות עם קשיים בארץ, דבר ראשון מבחינה רפואית, אין להן ביטוח והן לא יכולות לקבל את הטיפול הרפואי כמו שצריך,

השני מעבר הגבול, הן לא יכולות לעבור את הגבול בשלום ולא יכולות לבקר את המשפחות שלהן. דבר שלישי, כל הזכויות שלהן לא מוכרות בארץ כמו למשל הזכויות של לשכת הרווחה, של הביטוח הלאומי, גם כמו שהצגתם לגבי הגשת תלונות במשטרה. במשרד הפנים אנחנו צריכים כל הזמן

עוד שתי נקודות אחרונות, אנחנו רוצות לחיות בביטחון ולהתנהל בשלום בארץ. והדבר האחרון, גם אנחנו מתמודדות עם קשיים לגבי רישום הילדים שלנו ברשות האוכלוסין שזה לוקח הרבה זמן, זה תהליך מסובך ועוד אנחנו משלמות סכומים

אין ספק שהסיפור של אלימות בתוך התא המשפחתי במיוחד אצל נשים שנסחרו או נישאו בכפיה הוא לא יכול להיות פקטור שיטלטל את חייהן עוד יותר אלא צריך להיות מנגנונים שיסייעו

למשל אחת הפעמים היה מקרה של אישה פלשתינאית והבת שלה שהלכו להגיש תלונה במשטרה על איש שאיים עליהן בנשק בפארק ונאמר להן שאם הן יגישו את התלונה אז השוטרים יאלצו לגרש

היא חייבת איזה שהוא תיווך וליווי, לדאוג שהזכויות שלה ישמרו. אז פנינו במכתב למפכ"ל המשטרה, ליועצת המפכ"ל לשוויון מגדרי וגיוון תרבותי וליחידת הייעוץ המשפטי, להתריע על הנושא הזה ולבקש שיסדירו את זה באופן

מה ידוע לו על הנוהל, כל כמה זמן מכשירים את האנשים האלה בידע הזה. עורכת דין נועה דיאמונד, המרכז הרפורמי לדת ומדינה, בבקשה

לבעל בית, לרשויות, נקודת הפתיחה שלהן היא כל כך מוחלשת, הן גם נשים גם זרות גם קורבנות אלימות ואז על

את לא באת לפה אף פעם עם הבעל שלך ממשרד הפנים,

אמיתית או זוגיות כנה - - - זה עלה כבר. ואז אומרים להן אנחנו דוחים את הבקשה על

תודה רבה. אתן רואות שאני נותנת במה לכולן אבל בואו נהיה יותר ממוקדות ופרקטיות. התשתית של כל הסבל של הנשים ידועה ודיברנו עליה כבר בישיבות הקודמות וגם עכשיו. אני נותנת

אנחנו מדברות על חוסר במעמד קבע שהוא נמשך המון שנים וההדרה ככל שעוברות השנים היא גדלה אקספוננציאלית, המשקל הוא מצטבר וזה חשוב.

הנשים המוחלשות והפגיעות ביותר בישראל

תודה רבה. ליזה ניקולאיצ'וק מאיגוד מרכזי הסיוע. אני ממש אהבתי את כל מה ששמעתי ואני לא רוצה לחזור על הדברים האלה. מאות פניות שאנחנו מקבלות במיוחד בקורונה ואחרי זה ומתחילות את הסאגה. כדי לדאוג לילדים של אישה בלי מעמד זה גורם אחד. רפואה, גורם שני. אזרחות, שלישי. אנחנו מרגישות ומוצאות את עצמנו רצות ממקום למקום,

כדי שאנחנו לא נמצא את עצמנו מפוזרות ועושות איזה שהיא עבודה. כתובת אחת שאישה אולי היה לה מזל ופנתה למרכז סיוע או לאחד מהארגונים שדיברו בצורה בלתי רגילה היום, אישה מגיעה ואנחנו יודעות שיש את הכתובת שבכתובת הזאת אישה תקבל את מה שמגיע לה לקבל ככל

אני רוצה להתחיל עם נציגות משרד רשות האוכלוסין ממשרד הפנים, אני חושבת הרבה מהדברים שעלו הם חלקכן בדיון הזה ואני מבינה שרונית,

אני אשמח לדעת קודם כל איך אתם מתנהלים בימים האלה. אני ברשותך רוצה להתחיל דווקא מהסוף,

ועה דיאמונד לגבי הבקשות שהן מגישות או לא יכולות להגיש ברשות ההגירה והאוכלוסין. רשות ההגירה והאוכלוסין כתב נוהל ייעודי ספציפי לנשים נפגעות אלימות שהיו בקשר עם אזרח

אבל יש סעיף שאומר שאם יש בקשה שהוגשה במסגרת של אלימות והפקיד מוצא לנכון להעביר את הבקשה אז הוא מעביר את הבקשה. מה זאת אומרת אם הוא מוצא לנכון, לפי מה הוא

אלו שני דברים, גם מי שהיתה בהליך מדורג ולא עומדת באותם קריטריונים שכתובים בנוהל, עדיין קיימת האפשרות וזה כתוב בנוהל שלנו, זה נכון שבסוף זה נתון לאיזה שהוא שיקול דעת, אבל הרבה דברים במערכת הזאת פועלים בשיקול

ולכן זה מאוד בעייתי. אני לא מדברת כבר על טיב שיקול הדעת אבל הגורם שמפעיל את שיקול הדעת הוא לא הגורם הנכון. אני מבינה שהחלטת הוועדות ההומניטריות צריכות לעבור אישור בסוף של השרה.

אבל גם לה יש תנאי סף שחוסמים את הדרך

אין התייחסות לעובדה שמדובר באישה נפגעת אלימות שמכניס אותה גבר לארץ ומן הסתם הוא לא רץ להסדיר את המעמד שלה.

כמה את מעריכה מהבקשות שהגשת שלא היה להם תהליך מדורג,

שלא היה להן

בשנתיים האחרונות אנחנו הגשנו,

24 עררים לבית הדין לעררים לפי חוק הכניסה

שהבקשות שלהן נדחו ולעומת

בכמה דנתם, כמה מהם מקרי אלימות, ומה התשובות, מה ההמלצות של הוועדה היו בכל

אני אדבר עם גורמי המקצוע ואראה מה יש להם לתת ובהתאם לזה אני אשיב. ומה השינוי שאתם מתכננים, אמרת שאתם דנים - - - אני אומרת שבסוף החודש אמור, אנחנו עובדים על גיבוש נוהל, נוהל עבודה בעקבות פקיעת החוק. שמסדיר את הנושאים.

בין אם היא ממדינות אחרות בעולם, בין אם הן מבקשות מקלט, אוכלוסיה שאנחנו רואים בה אוכלוסיה שהיא מאוד פגיעה לתופעות של ניצול ואף סחר בבני אדם ולכן אנחנו פועלים כדי למנוע את ההידרדרות של התופעות האלה,

תקופה שהיא בכל העולם כמובן קורית, לא רק בישראל - - - אבל את שמעת עכשיו שנשים לא קיבלו את החיסון. הנחיות בינלאומיות זה טוב, מה התבצע בארץ? אמרו לי להיות אחראית על מה שקורה בארץ, מה

יש לנו כמובן עוד הרבה מאוד עבודה לעשות אבל כשהמעמד הזה מסתיים, מדובר במעמד זמני, לפעמים אנחנו רואים בקשות שמגיעות גם לוועדות

אז אני אתחיל דווקא מהשאלה האחרונה ברשותך,

משטרת ישראל ורשות ההגירה הן שתי רשויות נפרדות לגמרי, משטרת ישראל לא פועלת לגירוש של אנשים או נשים חסרי מעמד,

אני יכולה להגיד שגם במקרים שבהם יש חשודים, רק בשלב שהם נאשמים, והם חסרי מעמד, רק אז אנחנו נפנה לרשות

אנחנו לא נעצור אותם ולא יוגש כתב אישום בגין העבירה הזאת, ההתייחסות אליהם היא קורבנות באופן חד משמעי. אני יכולה לומר גם מדוגמאות של תיקים שאני טיפלתי כחוקרת לפני 15 שנים, נשים ללא מעמד פלשתינאיות שהיו מגיעות לישראל בין אם במסגרת

ככל שיש דוגמאות, שוב, אני לא יכולה לומר - - - שמעת דוגמאות פה.

לא רק את התאריך, אני רוצה את ההנחיה ואני רוצה לדעת איך מופצת ההנחיה הזאת.

אז אני אומר. כי מהתשובות שאני שומעת זה לא

תודה. אני ארצה את המידע הזה ואני ארצה לדעת מתי הנוהל מתעדכן. תשובה ברורה, לא בתקופה הקרובה ולא בחודשים הבאים אלא מה התהליך ומה

אם בעבר היא הייתה מקבלת אשרה מסוג א' 5,

בה זכויות סוציאליות - - - אנחנו יודעות. היום היא מקבלת ב' 1 שזאת אשרה שכמעט לא שווה. היא לא נותנת את היציבות שצריכה, היא שווה הרבה בטח לאישה שלא היה לה מעמד,

התקבלה החלטה להעניק לקבוצת הנשים הזאת ב' 1 לשנה, רישיון עבודה, תוך כדי שהשר ציין שהגורמים השונים, גם הממשלתיים וגם הארגונים יבחנו את האפשרות לחזרה בטוחה של אותן

בדיוק. אנחנו מסרנו שבמסגרת ההליך המשפטי שאנחנו נקבל בקשה מעודכנת ונעביר אותה לשרה הנוכחית לבחינה,

למדיניות.

אלא בקשה הומניטרית לקבוצה

לא קיבלנו תקציב בכלל. היתה החלטה להעביר 10 מיליון, לא קיבלנו אותם אבל למרות זאת אנחנו יישמנו - - - אני מתה על ההפתעות

בשנתיים האחרונות לא קיבלנו פניות של נשים רק פניות של גברים, משלבים נשים במקלטים לנשים מוכות, כ-30 נשים זרות משולבות מדי שנה, רוב הנשים הן נשים חסרות מעמד אבל אנחנו משלבים עם פלשתינאיות. פלשתינאיות שנמצאות באיחוד משפחות או שיש ילדים משותפים

מבוססים על שירותים משלימים של משרדי ממשלה אחרים שאין את זה, אנחנו יכולים לתת את המענה של משרד הרווחה אבל ברגע שאין ביטחון סוציאלי וביטוח לאומי או אפשרות להשתלב בקורסים של השכלה או תוכניות תעסוקתיות בזרוע עבודה או אפילו סיוע בשכר דירה ממשרד

מה עושים במקרים האלה? במזרח ירושלים אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם הרשות ועם מנהלת הנפה של המחוז לטיפול בנושא הזה, גם במחוז דרום אנחנו בקשר עם מנהלת הנפה ואנחנו מנסים לפתח

וכמה שיותר מהר. מקסימום כמה ימים לקבל את זה. אני בטוחה שאם אתם עובדים מסודר יש לכם את הכל, רק צריך לשלוף אותו ולהחתים את השר עליו.

אני חושבת שקיבלנו - - - נועה ממשרד הרווחה, אני חוזרת אחורה לרשות האוכלוסין, נשמח לקבל התייחסות לנושא של מתן קדימות לנשים חסרות מעמד שמגישות

אם אני זוכרת נכון, בדיונים הקודמים דובר על תהליך מאוד ארוך בוועדות ההומניטריות שלוקח הרבה זמן עד לקבלת החלטות, זה לא מה ששמענו עד

מה ממוצע הזמן בין הגשת הבקשה לקבלת החלטה? זה יכול לקחת חודשים עד שנה. חודשים עד שנה. כולל נפגעות אלימות, האם אתן מבצעות קדימות לנפגעות אלימות? לא. למה? כי מבחינתנו כל הבקשות ההומניטריות, לכל אחת יש את הדחיפות שלו. צריך לזכור שכרגע אנחנו כאן בוועדה הזאת שדנה בזכויות הנשים, אנחנו רואים חשיבות רבה ולכן אנחנו מביאים לידי ביטוי את העמדה של הרשות בהקשר של אלימות, אבל קיימות עוד קבוצות וכל אחד טוען ומבקש את הקדימות הזאת ולהוסיף לזה שלא מעט הליכים ובקשות חוזרים מערכאות השיפוט השונות עם סד זמנים שדוחק לצערנו הצידה בקשות שהוגשו כדין במסגרת ההליך הרגיל. אנחנו אומרים את הטענה הזאת גם בהליכים המשפטיים ואומרים תנו לנו לנהל את הדברים כי לא הגון שאישה שהגישה עוד לפני שהיא פעלה בהליך משפטי ויש לה טענת אלימות או שיש טענות אחרות, מי שמגיש בקשות הומניטריות יש להם לכל אחד טענות שכל אחד סבור שהוא צריך להיות הראשון, בסוף הערכאה השיפוטית שקבעה לנו לעמוד באיזה שהוא סד זמנים מאוד דחוק, דוחק הצידה, כי בסוף יש לנו את מסד הנתונים שבו אנחנו יכולים לעבוד. אתן מודעות לזה שהרבה מהפניות שמגיעות אלי אומרות ככה, הבן זוג נפטר, במיוחד נשים שיש להן ילדים, שהילד המזמין ובמקרה הוא בן 16.5 ואז הסחבת בתיק נמשכת עד שהוא בן 18 ואז מפסיק להיות סיבה הומניטרית שהאמא צריכה להיות ליד הבן. אתן מכירות את הסיפורים האלה? אני לא מכירה אבל אני יכולה להגיד לך שלמיטב ידיעתי מתייחסים למקרה בעת הגשת הבקשה. מתי הוגשה הבקשה בהתייחס לגילו של הילד. ולא הגיל שלו ברגע שמכריעים? אנחנו רואים את מכלול הדברים, אנחנו מסתכלים, כל מקרה בסופו של דבר הוא לגופו ובכלל הדוגמה שיושבת הראש נתנה, ענין של אלמנה, יש לזה גם נוהל מוסדר ואם מדובר כאן על ילד אזרח ישראלי וודאי שגם לגיל יש משמעות ודווקא בדרך כלל ככל שהילד גדול יותר יש לכך משמעות הרבה יותר חזקה לאישור בקשה. אנחנו מנסות לקדם את קיצור הטיפול בלי קשר. אני חושבת שבנוסף למה שנאמר פה זמני הטיפול של הוועדה הם שנה שנה וחצי ומעלה. מה שבסמכות הרשות לעשות והיא לא עושה אותו זה להושיב יותר מהרכב אחד של ועדה והוראת השעה מאפשרת את זה, אנחנו הגשנו בקשת חופש מידע, יש הרכב אחד של הוועדה שמתכנס ואנשים מחכים שנה שנה וחצי ולא מקבלים תשובה. שתי הוועדות? אני מדברת על הוועדה שמטפלת בפלשתינאים, והדרך היחידה לקבל איזה שהיא תשובה היא לפנות לבתי המשפט ולכן זה מה שאנשים עושים, כי הם לא נענים בכלל. תודה רבה. חלק גדול מהדרישות שלי בסיכום כבר ביקשתי אותן תוך כדי ואנחנו רושמות ואנחנו נרצה לקבל את התשובות האלה בצורה מסודרת. אבל אני חייבת להגיד, זה מאוד מדאיג אותי שמבחינת ההישגים שהיו בלאפשר תקציב מאוד ברור לנסיון לעזור עדיין קיים אבל לצערי הרב עדיין קיים בדיוק כמו שהוחלט עליו לפני כמעט ארבע שנים, כלומר אנחנו לא רואים את התוספת ולא רואים את זה בעליה למרות שהוא אפילו לא מגיע להחלטה העקרונית שהיתה של 40 מיליון, היום אנחנו מדברים על 10 מיליון שגם כן לא מתפתחות כל כך ולא רואים אותם מוקצות מלכתחילה. אבל מה שמדאיג עוד יותר, שזה אומר שהמענים ואנחנו יודעים שעברנו שנתיים של קורונה שהיו קשות במיוחד ואני בטוחה שדרדרו הרבה נשים או לעוני אמיתי ולחוסר ביטחון תזונתי או לצערי הרב לניצול מיני ואנחנו ראינו את זה בדיונים קודמים איך יש עליה בנשים שנכנסות או חוזרות למעגל הזנות. אני יודעת שכל מה שקורה הוא תרגום של מדיניות, מדיניות בעיני לא הומניטרית בכלל. ולא הומנית בכלל. שמפלה בין בני אדם ומתנערת מאחריות על דברים שקורים בתוך מדינת ישראל. שהמדינה גורמת. גם אפילו לאזרחים זרים, אם המדינה מתיימרת להיות מדינה דמוקרטית חתומה על אמנות בינלאומיות של זכויות אדם וזכויות נשים, היא חייבת לעמוד בסטנדרטים האלה. לא יכולה לעשות לעצמה הנחות תחת כל שהן סיבות לאומיות או לאומניות של פוליטיקאים ואני חושבת שהגיע הזמן להגיד את הדברים בצורה הנכונה, אני יודעת שהדרג שיושב מולי זה לא הדרג שאני מדברת עליו, יש דרג פוליטי שהגיע הזמן שיקח אחריות ויש ממשלה שטוענת לשינוי שהגיע הזמן שתפעל לשינוי ולא לדרדור המצב. מה שקרה בענין חוק האזרחות זה נסיגה אחורה אפילו יותר קשה כי היא עצרה את התהליכים שהיו וזה לא מתקבל על הדעת וזה לא דבר שאפשר לשתוק עליו. הנשים הפלשתינאיות, מדינת ישראל עדיין כובשת את השטחים הפלשתינאיים ויש לה אחריות על הנשים האלה אם הן בתוך גבולות מדינת ישראל או מחוץ. בתוך האיזור הכבוש. הן נמצאות, הן נשים של אזרחים והן אימהות של אזרחים. וצריך לטפל בהן וצריך לתת להן מעמד. זה בלתי מתקבל על הדעת שעדיין יש נשים שלא מעזות לצאת מהבית שלהן כי הן מפחדות שיתפסו בדרך. הן לא הולכות לבתי חולים ואני מכירה סיפורים כאלה. לא הולכות לבתי חולים, לא הולכות לקבל סיוע רווחתי וגם לא מגיע להן לקבל, נשים שאני זוכרת לפני שנתיים עוד טיפלתי במקרים של נשים שילדו בבית חולים ומבית החולים נלקחו למחסום. אלה דברים שקורים במדינה. וזה מביש וזה מקומם ואני פונה לשרת הפנים, אני יודעת שהיא מתכננת להביא את החוק מחדש, הוראת השעה, ואנחנו נעמוד ונתעקש על זה שהוראת השעה הזאת לא תעבור אבל אני חושבת שהגיע הזמן גם שמי שיושבים בקואליציה ומגנים על זכויות אדם ומצרים הם מגנים על זכויות אדם ועל זכויות האוכלוסיה הערבית, הפלשתינאית, שיגידו מילה בנושא הזה ולא ישבו בשקט. אני מודה לכולן ואני מקווה לקבל את התשובות שביקשתי. אני נועלת את הישיבה.